בוקר טוב לכולן ולכולם, אני רוצה להודות קודם כל לחברת הכנסת חוה אתי עטיה על הדיון המהיר והכל כך חשוב. ואנחנו כמובן בוועדה מאוד שמחות שההצעה לסדר בהחלט התקבלה והגיעה אלינו לוועדה. ואנחנו יותר מנשמח לעשות כל מה שביכולת שלנו על מנת שהנושא של הארכת השהייה של עובדות ועובדים זרים, המטפלים והמטפלות בניצולי שואה, זו סוגיה שנדון בה בוועדה. אני מקווה מאוד שנצליח לצאת מכאן בבשורות באמת טובות. כמובן כמו שאני פותחת כל פעם מחדש את הדיון שלנו, אני רוצה להגיד תודה לוועדה שלי, למיכל דיבנר כרמל, מנהלת הוועדה, לדובר הוועדה אורי מיכאל, טל העוזרת של מיכל, יועצת הוועדה יעל אורבך, ונועם עינב יועץ התקשורת של הוועדה, וכמובן לעורכת הדין שלנו נעה בן שבת, תודה שאת איתנו. תודה למשרדי הממשלה שהגיעו, תודה לאורחות, תודה לאורחים, תודה לאנשים שנמצאים אתנו בזום. ואנחנו נקיים את הדיון, ואני אתן לחברתי, חברת הכנסת חיה אתי עטיה שתציג את הסוגיה שהיא רוצה לדבר עליה. ראשית תודה רבה שקיימת את הדיון, ונענית לבקשתי. הדיון אין ספק שהוא מאוד חשוב. הדיון מתמקד, אני רוצה שהדיון בעיקר יתמקד על הארכת השהייה לעובדים זרים בלתי חוקיים לניצולי שואה. כפי שאנחנו יודעים בשנה שעברה צויין יום השואה הבינלאומי. בישראל חיים כמאה שישים וחמישה אלף ניצולי שואה. לצערנו מספרם הולך ופוחת. הגיל הממוצע שלהם הוא שמונים וחמש. בארץ מועסקים עובדים זרים חוקיים, כחמישים ושישה אלף בתחום הסיעוד, זה נכון לאוקטובר 2021. ולפי הנתונים שקיבלתי העובדים הזרים הבלתי חוקיים מספרם ארבע עשרה אלף מאתיים חמישים וחמש. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, קשה, יש קושי רב במציאת עובד זר. מרביתם הם קשישים סיעודיים גריאטריים, מרותקים למיטה. הם דמנטיים, הם עם אלצהיימר. אונקולוגים ועוד. קשה מאוד למצוא עובד זר. עד שהקשישה הניצולת שואה כבר מסתגלת לעובד הבלתי חוקי, היא חייבת להפסיק את העסקתו. אני מקבלת הרבה מאוד פניות ציבור, ואני גם פניתי בפנייה וכמעט שעזרת לי. ניסיתי. והיתה תשובה חיובית עד יוני 2022. זה גם משהו מבורך. ואני אומרת, המשפחות מתחננות. מי שיש לו הורים מרותקים, והמשקל שלהם כבד מאוד, ומצב מאוד קשה. ופה גם מבחינה הומניטרית חייבים ללכת ולהקל על הסבל של החולה וגם של המשפחה. אני מציעה שבשלב הקודם, כשהיתה מיקי חיימוביץ חברת הכנסת יושבת ראש הוועדה, הגשנו הוראת שעה,

אמא שלה, גילוי נאות, התקשתה להשיג עובד זר, והיא פנתה לבית הדין לעבודה לערכאה, ולעררים, והם לא הצליחו. היא אמרה שבגלל שיש לה, היא בניגוד עניינים, אז היא נתנה לי ולקתי שטרית חברתי להגיש את ההוראת שעה, הארכת רשיונות עובדים זרים בתחום הסיעוד, מטעמים הומניטריים מיוחדים למשך שנה. אז קודם כל הביטוח לאומי, הודות לך, מכיר עכשיו בנושא של עובדים זרים לא חוקיים. הוא נתן הוראה לשלם להם, עד יוני 2022. זה כבר טוב, כבר התקדמנו. אני מציעה שתגישי בשם הוועדה,

את וחברי הוועדה, אין לי בעיה עם זה, הוראת שעה, לאפשר להם להעסיק אותם עד דצמבר 2022, לניצולי שעה. תודה רבה. תודה רבה. בהחלט נושא כל כך חשוב. המחסור של עובדות ועובדים זרים, גם דיברנו על המחסור, גם דיברנו על המצוקות בעיקר, בהחלט הוועדה היא שימשה ועדיין משמשת במה מצויינת, שכל אזרח ואזרחית יכולים להגיע. גם כל עובדת ועובד זר. הנציגים שלהם, על מנת שהוועדה הזאת תוכל לדון בכל מה שקשור בהעסקתם, ברווחתם של העובדות והעובדים, וגם במטופלות והמטופלים, בטח ובטח אם אנחנו מדברות על הסיעודיים. השותפים שלנו, ובדרך כלל זה לא משפט שאנחנו אומרות אותו בכנסת, שותפים שלנו ושותפות שלנו, אבל הם בהחלט שותפות ושותפים שלנו, אני מדברת על רשות האוכלוסין, ומשרד הפנים, הם בהחלט שותפות ושותפים שלנו, ואני אומרת את זה בגאווה ובהחלט בפירגון מלא. כי אי אפשר, התפקיד שלנו בכנסת, כפרלמנטריות וכח"כיות, ואת יותר ותיקה ממני ואת כמובן יש לך הרבה מה להגיד. היכולת שלנו לתווך ולהקשיב, כל מה שקורה בוועדות, וכל מה שקורה במשרדי ממשלה, ולנסות לחבר, ואני תמיד מאמינה בחיבור הזה, אבל לא היתה תקופה קשה כמו בקורונה, חד משמעית, אני לא מזלזלת, להיפך, אני אומרת ותמיד אנחנו נהנינו, בטח ובטח, ואני מאוד שמחה על כך שהוועדה הזאת מתקיימת, ובמיוחד בתקופה כל כך מאתגרת. אני חייבת רק לציין, חברתי עטיה, שהונח על שולחן הכנסת הצעת חוק, שלי פרטית, על כל הסוגיה של קבוצות של מטופלים ומטופלות, כולל ניצולות וניצולי שואה. על מנת להחריג אותם. אני חושבת שזו אוכלוסיה שהיא בהחלט צריכה, צריך להחריג אותה. אני חושבת שכל בנאדם הוא עולם ומלואו. וזה אין ספק. יש אוכלוסיות שיכולות להכיל תחלופה של עובדות ועובדים, הם יכולים להמתין, יש פה אוכלוסיה שאנחנו בהחלט רואות בה אוכלוסיה מיוחדת. שצריך לאפשר לה, ולתת לה את היכולת להזדקן בכבוד, ולחיות את החיים שלהם, להכיל את הטראומה,

לחבק אותם. ושיחיו חיים ארוכים, טובים, ואנחנו נעשה את הכל על מנת שהסוגיה הזאת בהחלט תיפתר. אבל אני חייבת לציין דבר אחד, המילה של עובדים לא חוקיים היא סוגייה מאוד בעייתית. אנחנו לא רוצים להעסיק כאן עובדים שהם לא חוקיים. עצם האמירה עובדים לא חוקיים, אבל בגלל התקופה המאתגרת יש קושי בהשגת עובדים. אנחנו נדבר על זה. אנחנו בוועדה לא רוצות להעסיק אנשים לא חוקיים. ברגע שאנחנו מעסיקות עובדים ואנשים לא חוקיים, המון דברים לא חוקיים קורים, משני הצדדים. את נתקלת בקשיש סיעודי גריאטרי דמנטי אונקולוגי? את יודעת כמה זה קשה? מעל תשעים, תשעים ושתיים?

בואי נמצא פתרונות. אנחנו ניתן בהחלט בתוך החוק את הפתרונות, ונאפשר לרשות האוכלוסין, לענבל משש ומשה נקש להגיד את הדברים שלהם, ואני בדרך כלל כן מקיימת דרכי, דרך הוועדה, שיחות מקדימות עם משרדי הממשלה. להגיד להם חברות וחברים, יש לנו דיון. בואו תגידו לנו מה, תיערכו לדיון, תהיו מוכנות ומוכנים. ובהחלט יצרנו קשר עם רשות האוכלוסין. אמרנו להם תקשיבו, יש לנו דיון שכזה, זאת האוכלוסיה שאנחנו רוצים לתת לה מענה, ובואו תביאו לנו את הבשורה. ואני אתן להם את האפשרות להגיד את דעתם. היכן עומדת הצעת החוק שלך, ולמה במקום הצעת חוק לא תקדמי הוראת שעה? הוראת שעה זה יותר קל, לא? זאת שאלה מצויינת. קודם כל העניין, אנחנו מדברות על חיים של בני אדם. אני לא חושבת, אני לא הייתי רוצה להיות בסיטואציה שאומרים לי יש לך עובדת זרה או עובד זר, ויש

יש אנשים שהם בלי עובדת או עובד זר אין חיים.

לצד המשפחות הגרעיניות שלהם. הסוגיה אם תהיה איפה קבוצות, שתהיה הוראת שעה, ואיפה לא

לי זה לא ידוע, ואני מניחה שגם לכם הדבר הזה לא ידוע. אני מבינה שאת, גברתי היושבת ראש, הגשת הצעת חוק, ומה שעומד על הפרק זו הוראת שעה. הבעיה היא בעיה מערכתית. אי אפשר לפתור אותה כל פעם בזה שאנחנו מאריכים בעוד חודשיים. אני חושבת שצריך לטפל בה בצורה יותר יסודית. וכשמדובר באנשים, בזקנים, שעברו את גיל התשעים, והם סיעודיים, אני חושבת שחברת הכנסת עטיה הציגה את זה בצורה מאוד נכונה ומאוד רגישה. אי אפשר להחליף להם, גם אם מאשרים להם עובד אחר, וגם אם אפשר להביא בתנאים הנוכחיים עובד אחר, הם לא מסוגלים להסתגל לעובד זר אחר. ולכן אני כן מבקשת שאנחנו ננסה לראות אם במסגרת חוק או במסגרת כלשהי ניתן לטפל בנושא הזה בצורה יסודית, כך שלזקנים סיעודיים בכלל, לניצולי שואה בפרט, בגלל כל מה שאת העלית גבירתי, אפשר להאריך את שהותו של עובד זר בעל אשרה, כך שלא יצטרכו ברגע האחרון ניצולי השואה להישאר או ללא עובד, או אולי במקרה הטוב עם עובד חדש, שאי אפשר להסתגל אליו. תודה רבה לך חברת הכנסת לשעבר קולט אביטל. אני אשמח לשמוע את ד"ר אברהם דוד, חבר בעמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצוליה. בוקר טוב, אני חבר בעמותה הפרלמנטרית לסיוע לניצולי שואה. אני מזה ארבע, חמש שנים, חבר בוועדה הזאת, וקשוב לכל עניין שקשור לסיוע לניצולי שואה, בכל מיני אספקטים. לגבי העניין שאנחנו מדברים בו עכשיו, אינני חושב שאני יכול לחדש משהו חדש, אני רק הייתי אולי רוצה להמליץ על ספר שיצא לפני כעשר שנים, על התחיקה שקשורה למהגרי עבודה. אם הספר הזה לא מוכר לכם, או אולי כן מוכר. עו"ד יאיר דוד, שגילוי נאות, הוא במקרה הבן שלי, הוציא ספר גדול, של כשלוש מאות עמודים, שהוא מטפל בכל הסוגיות הנוגעות למהגרי עבודה. לאו דווקא בהקשר לניצולי שואה, אבל אולי רצוי שיתחקו גם סביב העניין הזה של זכויותיהם וחובותיהם של מהגרי עבודה. זה מה שרציתי להעיר בהקשר הזה. הספר הזה יצא לאור על ידי לשכת עורכי הדין ב-2011. אדוני, עשית עבודה מצויינת בשביל הבן שלך, עשית שירות נפלא. חשבתי שכדאי להסב את תשומת הלב, שכל התחיקה סביב מהגרי עבודה, וזה כמובן נוגע לכל ניצול שואה, שהוא סיעודי, כדי שהדברים האלה יהיו ברורים. אני מודה לך מאוד. אנחנו נדאג להיפגש או לקבל לפחות את הספר. בהחלט הסוגיה של העסקת עובדות ועובדים זרים, גם אנחנו הוצאנו מחקר, מהמחלקה המשפטית של הכנסת, על הנושא הזה, מה קורה במדינות אחרות בעולם, לגבי העסקה, תנאי העסקה של עובדות ועובדים זרים. זה נושא שאנחנו בהחלט שוקלות אותו, לומדות אותו. אני אומרת לומדות אותו כי אני לבד לא יכולה ללמוד, יש לי פה צוות אדיר, שהוא לומד, ואנחנו בהחלט כל הזמן בוחנות את עצמנו לעומת העולם, וגם אני חושבת שהעולם בוחן את עצמו גם אל מולנו. אני רוצה להודות לך שהגעת. שלום לכולם, תודה רבה על הדיון החשוב. שמי עו"ד גליה מאיר אריכא, אני היועצת המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד לשיוויון חברתי. שלום לכולם, ליושבת ראש הוועדה, לחברת הכנסת עטיה, וכמובן לכל החברים היקרים שאני רואה כאן, ובמיוחד לחברת הכנסת קולט אביטל, יושבת ראש מרכז הארגונים, ותודה על הדיון החשוב הזה. אנחנו חושבים שהתייחסות הוליסטית לניצולי שואה באמת מחייבת התייחסות גם לנושא העובדים הזרים. אנחנו ברשות טרודים כל העת וכל היום בהגדלת זכויות, הגדלת קצבאות, מתן הטבות, ואנחנו מפתחים פרוייקטים ושירותים מיוחדים לתקופת הקורונה. כאשר אנחנו מדברים על עובד זר שמטפל בניצול שואה סיעודי, או דמנטי או אונקולוגי, יום יום, שעה שעה, כאשר הוא תלוי בו כמעט לחלוטין, הטיפול בנושא הזה הוא קריטי עבורו, יותר מכל הטבה אחרת, יותר מכל פרוייקט ושירות אחר שאנחנו מקדמים. וזו הסיבה שאנחנו רואים לנכון להשתתף במימון אחזקת עובד זר לניצולי שואה דמנטיים, יוצאי מחנות וגטאות. אנחנו גם משתתפים בתוספת שעות סיעוד לניצולים סיעודיים. מה גודל ההשתתפות של המשרד לשיוויון חברתי, עם עובד זר? את יכולה קצת להרחיב על זה? בעצם ניצולים שמוכרים אצלנו, מה שנקרא מעגל ראשון, יוצאי מחנות וגטאות, שהם גם לוקים בדמנציה, אנחנו משתתפים במימון עובד זר. זו קטגוריה אחת. קטגוריה נוספת הם ניצולי שואה סיעודיים, שמוכרים על ידי הביטוח לאומי ברמה 3, שש נקודות תלות ומעלה, אנחנו מממנים תוספת של תשע שעות סיעוד שבועיות. לצערנו אנחנו מקבלים הרבה פניות מניצולים שמתקשים לקבל הארכה לאשרות עבודה, וגם כשהם מקבלים זה לא ברצף, ואחרי לא מעט בירוקרטיה. כאשר גם חברות הסיעוד שמטפלות בהם מתקשות בקבלת האשרות. כמו שאמרה קולט אביטל, כל אדם שהוא בן תשעים, שמטפל בו עובד במשך כמה שנים, האירוע של החלפה של אותו עובד הוא מאוד מאוד קשה. על אחת כמה וכמה כשיש מחסור בשוק, וכשאין במי להחליף אותו. וכשאנחנו מדברים על ניצולי שואה המצב הוא הרבה יותר ייחודי ויותר מורכב. כי ניצולי שואה,

מעבר להתמודדות עם אתגרי הזקנה, על כל המשמעויות שלהם והמורכבות שלהם, מתמודדים גם עם טראומות עבר. וזו אוכלוסיה שיש לכולנו חוב מוסרי כלפיה, לפחות בזקנה לייצר עבורה יציבות. ולא לערער את עולמם דווקא כשהם הולכים ומתבגרים, דווקא כשמצבם הבריאותי לצערנו הולך ומתדרדר. מבחינת הנתונים אנחנו לא מדברים על מספרים כל כך גדולים. מתוך חמישים ושמונה אלף ניצולי שואה סיעודיים שאנחנו מממנים להם תוספת שעות סיעוד, חמישה עשר אלף מעסיקים עובד זר. זה פחות או יותר הנתונים שגם הציגה חברת הכנסת חוה אתי עטיה. כך שזו קבוצה שהיא באמת קבוצה סגורה.

שהולכת ומתמעטת. ואני באמת חושבת שזה נכון לתת את דעתנו לקבוצה הזאת. שוב פעם, אנחנו בתקופת הקורונה נחשפים עוד יותר לבעיות שאיתם מתמודדים הניצולים. אנחנו מובילים פרוייקטים להפגת בדידות, פרוייקטים לביקורי בית, במיליוני שקלים ויותר מזה, והכל טוב ויפה. אבל אני מרשה לעצמי לומר, במלוא הענווה והצניעות שהנושא הזה שאנחנו עוסקים בו בדיון הזה הוא לא פחות אם לא יותר חשוב, וקריטי, וקיומי עבור אותם ניצולי שואה שנמצאים במצב הזה, ואני יודעת את זה מפניות שאני מקבלת. אני חושבת שאפשר באמת לחשוב על קידום של הוראת החוק, אולי אפילו בצורה של הוראת שעה, ולעשות מעשה טוב עבור אותם חמישה עשר אלף ניצולי שואה. תודה רבה. אני רוצה לתת את רשות הדיבור לגלית, בבקשה. בוקר טוב, נכון לדצמבר 2021 יש מאה אלף שמונים ושבעה זכאים לגמלת סיעוד שהם ניצולי שואה. מתוכם תשע עשרה אלף חמש מאות עשרים וארבע יש להם ציוות, עם עובד זר.

אבל לא בפועל. זה בפועל. אז איך זה שהמספרים פה נעים בין חמש עשרה, שש עשרה, לתשע עשרה?

הדוברת הקודמת דיברה על חמישה עשר אלף. אז לפי מה אנחנו נלך? אני מתבססת על זכאים לפי חוק הסיעוד. סך הכל זכאים לגמלת סיעוד זה מאתיים שמונים ושש אלף, לשלושים ושמונה אלף יש עובדים זרים, שמתוכם תשעה עשר וחצי זה ניצולי שואה. בעצם מחצית מכלל האוכלוסיה, שזכאים לסיעוד, ניצולי השואה יש להם עובדים זרים. ואתם בעצם, התקשורת היחידה שלכם, סליחה על השאלה, אבל אני רוצה מאוד ללמוד את זה, התקשורת היחידה שלכם בעצם מול אותם מטופלים היא בעצם הקיצבה עצמה, או שמגיעים אליכם ומדווחים לכם על המצוקות? מה קורה בתקשורת ביניכם לבין המטופלים? ברגע שיש דיווח על מצוקה, יש לנו עובדים סוציאליים שעורכים ביקורי בית. הם מדברים, הם בודקים. ברגע שיש עובד זר, אם זה בחברה, אז בדרך כלל הם מתנהלים מול החברה. אם יש להם בעיה עם החברה כמובן שהם פונים אלינו, ואנחנו פותרים את זה. יש לך נתונים על

התלונות או הפניות שמגיעות אליכם באופן ישיר? אין לי מידע כזה כרגע. אני צריכה לבדוק אם אפשר לשלוף מידע כזה. כי אין לנו איזה סימון במחשב על תלונה. פשוט ברגע שמבוטח פונה אלינו אנחנו חוזרים אליו. אם זה עובדת סוציאלית או פקיד. אז אני לא יודעת אם אפשר לשלוף את זה, אבל אני כן יכולה לברר. את יכולה להסביר לי בבקשה מה קורה בתקופת ההתארגנות מבחינת הביטוח הלאומי? הדבר הזה מאוד ברור, באופן גורף, אמרתם כל מי שנשאר פה מעסיק את העובד הזר, חוקי, לא חוקי, בעצם הקיצבה משולמת? אנחנו משלמים גם לעובדים זרים לא חוקיים, גם למי שדחו אותו בוועדה הומניטרית, אנחנו משלמים ממש לכל מי שמעסיק עובד זר, דרך נותן השירותים. אתם עשיתם את זה באופן גורף? איך קיבלתם את המידע?

לא יכולים לדעת. ברגע שאדם אומר שיש לו עובד זר ויש לו היתר, אנחנו משלמים לו. יש לי עובד זר ויש לו היתר. השאלה היא בתקופת ההתארגנות, אתם בעצם משלמים עד יוני 2022, כלומר לחצי השנה הקרובה, לכל מי שמצהיר שיש לו עובד או עובדת זרה, שיש לה היתר מהמעסיק. רשות ההגירה נתנה לאותו אדם בעבר היתר, או נותנת לו היום היתר, מחפשים לו, אין ציוות, יש רק היתר מרשות ההגירה, וברגע שאדם מודיע לי שיש לו עובד זר, ואני רואה שיש לו היתר מרשות ההגירה אני משלמת לו.

לקשיש. אנחנו נותנים היתרים להעסקת עובדים זרים, יש כשבעים ושבעה אלף בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים. יש אנשים שביטוח לאומי מקבל ציוות, זאת אומרת שאנחנו מעדכנים אותם בנתונים, יש מעסיק עם היתר ויש עובד זר עם רישיון. והוא רשום אצלו והכל בסדר והכל חוקי. משלמים, הכל בסדר. לאור תקופת ההתארגנות, שרשות האוכלוסין נתנה עד יוני 2022, ביטוח לאומי התאים את עצמו אלינו, ואמר בתקופה הזאת, שאתם נותנים התארגנות גם למי שדחיתם בוועדה כי הוא לא עמד בתנאי סף, אנחנו גם להם נשלם את הגמלה כאילו זה עובד חוקי. הם משלמים את הגמלה גם לאותם אלה שקיבלו דחייה, כי אנחנו קבענו את תקופת ההתארגנות עד יוני. מטופל סיעודי, יש לו היתר, מדווח שיש לו עובד,

ביטוח לאומי משלם עד יוני 2022. אז בעצם הלבנתם את אותם עובדים שיש להם היתר, בין אם חוקיים או לא חוקיים, עם או בלי אשרה. בעצם התשעה עשרה אלף חמש מאות עשרים וארבע ניצולות וניצולי שואה שנמצאים בארץ שמעסיקים עובדים זרים, שחברת הכנסת אתי עטיה אמרה שהם לא חוקיים. ובשביל זה אנחנו כאן. אז בעצם מלבינים את כולם בתקופת ההתארגנות? המערכות שלנו ושל ביטוח לאומי יודעות לדבר האחת עם השנייה, וזה דבר מאוד חשוב. אז כל מי שמחזיק בידו היתר להעסיק עובד זר, שהוצא על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, המערכות מדברות וביטוח לאומי יודע. זה מדבר גם הפוך, כי אנחנו ניזונים על הקריטריונים של ביטוח לאומי, אז יש הזנה שוטפת שלנו ושל ביטוח לאומי לגבי ההיתרים. זה נכון, אנחנו גאים בכך שסייענו מתחילת הקורונה ועד היום לכל ציבור המטופלים הסיעודיים באופן שאמרנו שגם מי שנדחה על ידינו בהחלטה יכול להעסיק את העובד בהתאם לתקופת ההתארגנות שניתנה, שכרגע כפי שאמרתם היא עד השלושים לשישי 2022. במקביל ביטוח לאומי יודע שיש אנשים שכרגע מעסיקים עובדים זרים אצלם בבתים. הם אותם אלו שהם בעלי היתרים מצד אחד, כי זה מאוד חשוב. ומצד שני הם הסתמכו על הודעת הרשות שאמרה שכרגע ניתנת תקופת היערכות ליציאה. ולכן ביטוח לאומי קיבל את ההחלטה הנכונה והמתאימה, וממשיך לשלם את הקיצבאות לאותם מטופלים סיעודיים, שזה באמת המקום והזמן להושיט להם יד. אז כך עשינו. לגבי אוכלוסיית המטופלים הסיעודיים, קודם כל אנחנו תמיד תמיד שמחים לסייע לאוכלוסיית המטופלים הסיעודיים, ולבטח לאוכלוסיה שהם ניצולי שואה. אנחנו בוחנים כל העת מציאת פתרונות. אנחנו גם נשמח לשמוע הצעות שונות, פרקטיות. עלתה פה גלית מהרשות, הם לא יזמו דיון איתנו אף פעם ולא העלו שום הצעה פרקטית. אני אשמח מאוד שהם יקדמו דיון, אנחנו נשמח להיות חלק מכל דיון או כל הצעה שתעלה. לגבי המספרים, מבחינת בעלי ההיתרים, כיוון שדיברו פה על כמאה שישים ושישה אלף ניצולי שואה שחיים כיום במדינת ישראל, בדקנו, גם הגיל הממוצע של הניצולים החיים זה גיל שמונים וחמש. אז יש לנו כארבעים ואחד אלף חמש מאות בעלי היתרים מעל גיל שמונים וחמש שמעסיקים בהיתר להעסיק עובד זר. מתוכם, שמענו עכשיו את הנתונים של ביטוח לאומי, שכתשעה עשר אלף הם ניצולי שואה. מתוך כל בעלי ההיתרים שהם מעל גיל שמונים וחמש, אני דיברתי על ארבעים ואחד אלף חמש מאות, אז תשעה עשר אלף חמש מאות הם ניצולי שואה. אנחנו כמובן מטיבים עם האוכלוסיה הזו בכמה אופנים כבר היום. האופן האחד זה באופן קבלת ההיתר, מה זה אומר? כל מי שהוא מעל גיל שמונים וחמש הוא מקבל היתר על פי דו"ח תפקוד, הוא לא חייב להיות זכאי לקריטריון של ביטוח לאומי של ה-ADL, הוא עולה לוועדה אצלנו, ועושים את זה בצורה מהירה. הוא גם פטור מהאגרה של ADL ואנחנו בלי מבחני התלות של ביטוח לאומי נותנים לו היתר. הדבר השני שאנחנו מטיבים עם ניצולי השואה זה בדיונים עם הוועדה ההומניטרית. כל מי שמגיע לדיון בוועדה ההומניטרית, אם את מכירה כמובן גבירתי את הנתון עוד קודם, שכמעט באופן אוטומטי, למעט חריג שבחריג, אנחנו מאשרים את אותן בקשות שמגיעות לדיון בוועדה ההומניטרית, של כמובן ניצולי השואה. אז בשני האופנים האלה אנחנו מטיבים עם האוכלוסיה הזאת. כרגע יש תקופת היערכות, היא חלה על כולם, עד חודש יוני. אז בתוכם כמובן גם ניצולי השואה מקבלים כרגע מענה, ככל והם לא מוצאים עובדים. שאלת שאלה מצויינת, שאלת מפתח.

בואו ארגונים, תגידו לנו מה אתם רוצות ורוצים, ואנחנו קשובות. אז אני אדבר בשמם ברשותך. בשביל זה התכנסנו.

שבעצם אנחנו אומרות שהגיל הממוצע שלהם זה שמונים וחמש. שייבדלו לחיים מאוד ארוכים וטובים. מה הסיכוי שאותו עובד זר, שמטפל, והוכיח שהוא נאמן, והוא מטפל ומטפלת באותה אוכלוסיה, והם עובדים איתם, אפילו אם זה עבר את השמונה שנים, השאלה אם אפשר לפטור, להחריג את אותם עובדים זרים לאותה קבוצה. כלומר אותה עובדת זרה שמטפלת בניצול או ניצולת שואה, שימשיכו עד מאה עשרים. עד אשר הקשיש הולך לעולמו. כי האוכלוסיה הזאת, אני מאחלת להם עד מאה עשרים עם איכות חיים, אבל אין להם יותר משלושה ארבעה חודשים, עם המצב התפקודי שלהם, שהולך ומתדרדר. הם לא מאריכים חיים. אני מכירה את הנושא על בוריו. הם לא הולכים ומשתפרים, הם הולכים ורק מתדרדרים. אני מסכימה לחלוטין שהאוכלוסיה הזו הולכת ופוחתת, ויש חובה לעזור להם. אני אומרת על המרותקים הרגילים גם. הניצולים בפרט, ובכלל זה גם המרותקים האונקולוגיים, בכלל. הם אוכלוסיה מאוד קשה.

אנחנו מטפלים אצלנו, מי שנזקק לסיוע של מטפל זר זה אותם אלו שבאמת נמצאים במצב קשה, כולם. ויש מביניהם קשים יותר,

הם ככל הנראה אוכלוסיה 6 מה שנקרא בביטוח הלאומי. למה אני אומרת את זה, היום זה נכון שמבחינת

אני רוצה גם לדבר פה על הוראת השעה,

אנחנו ממילא, אנחנו עכשיו מגבשים נתונים, בודקים את השטח, כמו שענבל אמרה. ממילא גם ככל שנצא עם הוראת שעה

אנחנו לא יכולים לדעת מי היום מועסק בהפועל. הם כרגע במחתרת, הם לא רשומים אצלנו, אנחנו לא יכולים לדעת.

שנדחו.

והם נכנסו במסגרת הוראת השעה. ואלה שלוש מאות, ארבע מאות חמישים, שאושרו אצלנו בהוראת השעה הקודמת. מה שאני אומרת, יכול להיות שמתוך הבלתי חוקיים יש

כי קיבלתי פנייה, בת תשעים ושתיים, מרותקת למיטה,

מרימים אותה במנוף. אז מה צריך יותר מזה? למה לא להמשיך את השהייה של העובדת הזרה הזאת?

וגם כשנגיע לקראת סוף תקופת ההתארגנות, לא ברגע האחרון,

ויכול להיות שזה יהיה כמו בתהליך הקודם שעשינו, יש שקוראים

מאוד מודה ומברכת את כולם על עבודת הקודש שאתם עושים. תודה רבה ארנה. ארנה, זה על שם הסבים. ארנה זה על שם סבתא שלי שהרגו אותה בפוגרום בוקרשט. אני גדלתי ללא סבים, ולכן כל העבודה שלי זה למען זכויות ניצולי השואה. תודה רבה. תודה רבה,

אני מבין שזה הרעיון של הצעת החוק. כדאי להשוות את התנאים של ניצולי השואה למה שנקרא הנכים המורכבים, שזה מאה שמונים ושמונה אחוז, אם באמת רוצים לעזור לניצולי

דבר נוסף שמאוד חשוב לי לציין, לדאוג לניצולי שואה זה לא רק לדאוג לנושא של העובדים הזרים הלא חוקיים,

זה באמת להסתכל עליהם, על כל הצרכים שלהם. אני יכולה להגיד לך שאני עורכת שיחות באופן קבוע עם ניצולי

הרבה פעמים ניצולי השואה הם מעל גיל תשעים, ועובדים זרים לא רוצים לעבוד אצלם. אז צריך כן לטפל באפליה הזאת על בסיס גיל. בנוסף צריכים לעשות איזו שהיא מעטפת שמתאימה ומדריכה את העובדים הזרים. הרבה פעמים אני שומעת מניצולי שואה שאומרים לי שהם זורקים אוכל והם לא יכולים לראות את זה, והעובדים הזרים לא מבינים למה. צריך ללמד גם את העובדים הזרים, לעשות להם הדרכה, שיבינו מי זה הניצול שואה. בסוף מה שאנחנו רוצים שיהיה להם נחת. זה המסר של דבריי. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. אני מודה לך שוב שקיימת את הדיון. תודה רבה גם על דברי רשות האוכלוסין וההגירה. אני חושבת שצריך לתת מועד, להתכנס שנית ולראות איך הדברים מתקדמים, ומה הלאה. אני רוצה שנקבע תאריך כדי לראות לאן זה מוביל. כל הזמן יתווספו עוד ניצולי שואה שצריך לעזור להם. אולי בכל זאת לעשות קטגוריות באוכלוסיה הקשה.

ננהל את הדיונים לפני כן באופן פרטי, וננסה להגיע למצב שבו אנחנו ניטיב עם ניצולי השואה. את מתמקדת בניצולי שואה, או ניצולי שואה בפרט, ובדיון נדבר גם על שאר האוכלוסיות, לא רק ניצולי

על ניצולי השואה. אני חושבת שכדאי לדבר כל האוכלוסיות. אנחנו ציינו את יום השואה הבינלאומי, לכן הבאנו את הדיון על ניצולי השואה. אני חושבת שכדאי להביא את הבשורה לכל האוכלוסיות. תודה שהגעת אלינו לוועדה. תמשיכי להציף אותנו בהסעות לסדר דחופות, על כל הנושאים שאת רוצה לקדם. אנחנו ניפגש בעוד חודשיים, אחרי שנעשה סיעור מוחות ונדבר על הצעת החוק. אני מאוד מקווה, ואני סומכת על השותפים שלנו, שיביאו גם בשורות טובות מצידם, ואנחנו נמשיך לעשות את העבודה. תודה חברת הכנסת אתי עטיה על הדיון החשוב. תודה לכולם. הדיון הסתיים. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.